אני מבקש להעלות את הרביזיה. הצעת תקנות המועצה לענף הלול (כללים בדבר מכסות לייצור ביצי מאכל לשיווק בשנת 2019), התשע"ט-2018 - בקשה לדיון מחדש, מאת חברת הכנסת אוסנת הילה מארק ודיון מחדש. קודם כל, אני אישרתי לה לא להגיע לדיון נקודה אחת.

לפני שאנחנו מסירים מסדר-היום את הרביזיה, הבהרתי לחברתי חברת הכנסת מארק, שבעצם מה שהיא מבקשת זו מהפכה בענף. אין לזה דבר וחצי דבר עם התקנות. מה שהיא מבקשת זה בעצם ביטול מועצת הלול, ביטול המכסות, ביטול כל המהלכים שאנחנו מדברים עליהם, ואין לזה דבר וחצי דבר עם התקנות. התקנות יכולות להיות אחרות, אם כל החוק ישתנה, ואנחנו לא שם. לכן כשהסברתי לה את העניין, אמרה: אני מקבלת. אמרתי: בעזרת השם, תיבחרי בפעם הבאה תובילי את המהלך הזה. או תצליחי או לא תצליחי. אני אומר זאת מבלי לקבוע. אני בעד מכסות, תפישת עולמי לגמרי בעניין תכנון בחקלאות. הכול בסדר. אמרתי לה את הדברים, והיא קיבלה אותם. אולי תאפשר למרב לומר מה מבחינת תקנון הכנסת. אם הוא אפשר מבחינתו, זה סוג של ממלא מקום. אני עושה שלייקעס. שלא יקום מאן דהוא ויגיד - הרי אם היא לא כאן ואין רביזיה, אין רביזיה. לכאורה התקנון אומר שאם היא לא כאן, רואים את הבקשה כנדחתה, אבל אם אדוני לוקח את תפקידה להציג את הרביזיה אז לחומרה.

עשיתי את זה. ונקודה אחרונה. בדיון האחרון, חבר הכנסת וקנין, התייחסתי לבחור בשם רפי דיין, וכיניתי אותו בכינוי אני חוזר בי מדבריי בעניין הזה. הדיוק גם חשוב. גם כתבתי לו, שבעניין הזה אני רוצה להזכיר שהזהרתי, התרעתי ואמרתי את הדברים, כולל גם בדיון הנוכחי, מתוך הכוונה שהכללים ייכנסו לתוקף עוד לפני פקיעת השנה. הזהרתי ואמרתי, ואני מקווה, בעזרת השם, שהשר יחתום על התקנות עוד היום, ולא נמצא את עצמנו נכנסים לתוך מהלכים כאלה. לכן שוב - אני לוקח את דבריי בחזרה,

ומקווה שבעזרת השם, כמו שכתבתי לך, לא תחזור יותר על הדברים האלה. אני מעלה להצבעה. חבר הכנסת חיים ילין מצביע במקום חברת הכנסת עליזה לביא. מי בעד הרביזיה? מי נגד הרביזיה? הצבעה בעד, 0 נגד, פה אחד הרביזיה לא אושרה. תודה, הרביזיה לא אושרה. אני רוצה להעיר. לא פה. אני לא רוצה להגיד את זה בפורום הזה. תודה רבה, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 12:55.